שלום לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת לביטחון פנים. היום, 27 בדצמבר 2021. הצעה לדיון מהיר

"המצב הביטחוני בעיר העתיקה ובמרחב הר הבית", של חברי

קל וחומר כאשר את רוב רובם הכמעט מוחלט של ההתפרעויות על ההר לא מבצעים יהודים. יהודים שעולים להר עולים כי הם רוצים להתפלל, להיות במקום הקרוב ביותר למקום הרוחני וההיסטורי הקדוש ביותר

אני רוצה קודם כול באיזשהו שבח,

ואני מיד אומר אותה, אבל יש גם דברים טובים שמתרחשים בהר הבית ובעיר העתיקה, וכן רואים איזשהו שינוי,

אז אם יש את זה כלפי ערבים, למה לא לעשות את זה כלפי יהודים? הדבר השני, ואני אומר את זה גם בתור מי שעולה להר, ומסתובבים איתו בסדר,

היא הייתה אהבת חיי מאז שגדלנו - - - אנחנו נמצאים שם, והאחריות שלנו כמדינה,

כעם, וכישראלים בכלל על כול מה שקורה שם, וחייבים לעשות כול מה שצריך שזכותו של כול

היו אצלי 28 שוטרים, מתוכם שלושה יהודים, שלושה בדואים, שני נוצרים,

זה ההרכב האמיתי של השוטרים שנמצאים בהר הבית. הם באים מהצפון הרחוק.

וחוזרים הביתה, ועוד פעם. וצריך לתת להם את כול מה שרק אפשר, לא רק רמה א',

במדינה היהודית,

ומגבילים את חופש הפולחן של היהודים. איך נוכל לבוא בטענות לאיזושהי מדינה בחוץ לארץ על זה שהיא אנטישמית? אנחנו על עצמנו לא מסוגלים לקבוע כללים של חופש תנועה וחופש פולחן ליהודים - זה לא יכול להיות, וגם איזה מסר אנחנו מעבירים

לצערי, בגישה הרשמית נכתב כי הלכתי לאט. טענה כזאת נאמרת רק על מי שהולך עם כיפה.

אם הוא יהודי, אגב,

ספור. כשהמשטרה אומרת לך כמה יהודים עלו להר הוא לא ספור כי הוא חילוני. אם הוא קיבוצניק בעקבות המעפיל,

אם הוא יהודי

פעם ראשונה שהממשלה מגינה לעמדת הרבנות הראשית שאוסרת עלייה להר הבית. איך אמרת? נקודת אור, היא יכולה להיות נקודת אור. בכותרת יש - המצב הביטחוני בעיר העתיקה ובמרחב

אני מקבל תלונות כול הזמן מתושבים.

גם בשער יפו, גם בכול מעבר. בתקופות הקשות של הקורונה, שתדעי, שהקורונה היה נאכף רק באזור העיר

אתם נכנסים בשער המוגרבים, יוצאים בשער השלשלת שזה בערך 200 מטר ללכת בתוך ההר. יהודים עולים להר הבית משתי סיבות. בגלל הקדושה של המקום לעם היהודי, ותודה רבה,

את החוויה האישית אני שותף לה עם יהודה,

במסגרת ההליך המשפטי,

והתגלה לנו במסגרת החקירה הנגדית שביצעתי

אם מתנהגים שם באלימות ומאיימים על העולים להר - אתם צריכים לשמור על החוק,

כי הדרך הטובה ביותר לשמור על השקט זה להרחיק את היהודים.

האמירה הפוזיטיבית שהביאה את התנועה האסלאמית לראשונה בתולדות המדינה,

מברכים על דברי בנט על הר הבית. לראשונה פקיד ישראלי בכיר, כך הוא מכנה את ראש הממשלה בנט, לראשונה

וכול מי שיכול להגדיר אותו כמקום הנפיץ ביותר במזרח התיכון, אין אמצעים ואין נהלי ביטחון שקיימים בקניונים בפתח תקווה. קניון בפתח תקווה מכיל

אבל כשעלית עם זה ידעת שזה אסור?

שאלתי. היה סימן שאלה.

אני מתפלא על תנועת הביטחוניסטים. העולים היהודים, זה לא עניין אישי.

והלא יהודים, ואנשי כוחות הביטחון, אז קודם כל העניין הביטחוני.

כיום הוואקף הוא היחיד שבודק בכניסה להר הבית את מי שהוא רוצה. בבקשה, הרב שמשון אלבוים, יו"ר מנהלת הר הבית. ברכות. אחרי שנים רבות יש לנו ראש ועדה בכנסת ישראל ומן הקואליציה, שלא רק מכנסת ועדות במשכן,

ומאוד פופולרי לחוות במשטרה. זה לא כל כך פופולרי להחמיא לך. אתה יכול להסתובב בכל מקום שאתה רוצה בהר הבית? וזה

ראשי ישיבות חזרו לשם עם תלמידיהם, נשים ותינוקות באים לשם בעגלותיהם,

נערי בר מצווה, כל אלה הפכו למחזה יום יומי בהר הבית מאז שהביטחון חזר למקום.

"אנו לא הרשינו אף פעם לעצמנו ללוש את הלחם של ארוחת

פה הוא פונה ליהודים. באותו

אני אתן לכם שתי דוגמאות של בכירים שמסיתים במסגד באופן חופשי,

אחד האנשים היותר בכירים באותו ארגון.

האיש הזה אמר בדרשה בהר הבית, ואני מצטט: "אנחנו מוכנים להרוג את הנשים שלנו,

המשך לרחוב מגיעים לשער האשפות, הפלא ופלא איפה שהיהודים חונים, מקבלים דוחות על ימין ועל שמאל. כי שם אפשר לערוב לביטחון.

כי ליהודים קל לאכוף. כי היהודים לא יזרקו אבן, אז שם לאכוף את החוק.

מוסלמים יותר נכון,

הם חונים כמו ג'ונגל.

גם אם הוא יהיה ממש נחמד. אין מה לעשות, כי המשטרה אחראית על ביטחון ולא אמורה להיות מדריכי טיולים ומלווים. ולכן,

זה משהו שיכול להיות יעיל ובריא לכולם גם למשטרה, ובוודאי שגם לעולים היהודים.

אולי כדאי ללכת צעד אחד יותר גבוה ואם הממשלה תחליט שבאמת הר הבית חשוב לה כמו שהוא אמור להיות, יוסיפו לנו עוד שעות

ציין חברי מהביטחוניסטים שרק הוואקף בודק אנשים שנכנסים להר הבית, זה ממש לא נכון. בכל השערים של הר הבית נמצאים השוטרים, והשוטרים אלה שבודקים את האנשים שנכנסים להר הבית.

אסורה כניסה עם נשק חם או קר, או עם כלי תקיפה בהגנה אחרים. הכניסה למתחם הר הבית יהיה בלבוש צנוע בלבד. אסורה כל פעילות הפגנתית,

וכן, אסורה הכנסת שלטים,

הר הבית מושפע מכל מיני איומים כאלה ואחרים שמשתנים בהתאם לתקופות, בהתאם לדברים, בהתאם לאירועים שקורים.

הוא לנהל את המקום הזה שנקרא הר הבית וכל האיזונים שצריכים לשמור

יש לי הרבה שיחות עם חלק גדול מאוד מהמבקרים.

אני משתדל להגיע הרבה בשעות הביקור ולראות חלק גדול מהאנשים

בסוף, כדי להכניס 15 קבוצות במקביל להר הבית, היינו צריכים להביא עוד קרב ל-150 שוטרים. אין את ה-150 שוטרים האלה כול יום להביא אותם להר הבית, יש עוד הרבה עיסוקים. אז דווקא לכם יש לכם אינטרס להרחיב את השעות כדי שיהיה פחות לחץ. זה דווקא אינטרס שלכם.

הוא נמצא רק בשער המוגרבים, שזה שער - - - מוסלמים. זו בעיה להנהיג מדיניות שהיא מפלה. זו בעיה משפטית, חוקית.

אני יודע שזה לא

הייתה התנגדות קשה של ערפאת שהיה אז במוקטעה,

סגור ומסוגר, והוא לא הסכים לתת את ידו לעניין.

קיבלנו החלטה שאנחנו נפתח את זה באופן חד-צדדי. הבאתי את הדברים לידיעת הכנסת,

ואני לא רוצה לפרוס בפניכם אמירות על נהרות של דם,

אנחנו כיהודים נאסר עלינו לקיים את הפולחן הזה, וזה הדבר המרכזי שמופיע באותו שלט,

עד עכשיו

דרך אגב,

וגם בתקופת שמיר. דווקא בשלטון גלעד ארדן ויורם הלוי, אפשרו בפסיקה - - - השינוי המשמעותי

זה לא עניין של שר כזה או אחר

אני לא מוסמך. מי הרחיק, הממ"ז?

אוקיי, הרחקתם המשטרה. והוא מגיע אחרי חודשיים, איך אתה רואה אותו כי לא ראיתי משהו ממוחשב

אני לא פותרת עכשיו כל אחד עם הבעיות האישיות שלו עם הר הבית.

אני מודה לחברי הכנסת היוזמים. הדיון היה קצת אחר, התגלגל להר הבית. אני רוצה להזכיר לכולם, שהדיון היה בכלל

אבל אולי לבוא ולעשות איזשהו דיווח לוועדה,

ומה הסיבות.